בוקר טוב. אני מקווה שהגעתם עם מצב רוח טוב הבוקר כי אנחנו מתכוונים לסיים היום את הדיון על הצעת החוק ולהגיש אותה לקריאה ראשונה. יהיה לנו זמן לאחר מכן להיפגש ולהכין את ההצעה לקריאה שנייה